בוקר טוב לכולם,

הסביבה בנושא מכרה הפוספטים שדה בריר, השלכות סביבתיות ובריאותיות, דיון מעקב. כידוע לכולם, נושא מכרה הפוספטים שדה בריר הוא לא פעם ראשונה על שולחנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה ולא על שולחנה של הכנסת

חלופת אפס זה אומר או שלא כורים או שכן כורים, אפס או אחד. כמובן ששיקולי הבריאות והסביבה ותסקיר השפעה על הסביבה יילקחו בחשבון בבחינת החלופה הזאת, תהא אשר תהא במסגרת התמ"א. אני רוצה לומר משהו יותר משמעותי. חברות וחברים, אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר אקלים שיש לו השפעות חריפות על הסביבה, ובשנתיים האחרונות בעיצומו של משבר בריאותי שמתבטא בווירוס נשימתי שסופו כרגע לא נראה באופק. אנחנו לא יודעים איך יתפתח. הבוקר המשרד להגנת הסביבה הוציא, ונמצאת כאן המנכ"לית גלית כהן שהייתה אתמול בלילה בחפ"ק של השריפות בהרי ירושלים. משרד הגנת הסביבה אמון על חזרת התושבים לבתיהם אחרי שהאש כבר כובתה והיא בשליטה, אבל בודקת את החלקיקים הנשימתיים ואת זיהום האוויר, האם התושבים יכולים לחזור לבתיהם, כן או לא אחרי שריפה. מה ההחלטה? חלק מהיישובים חזרו וחלק מהיישובים עדיין לא, ואני יכולה להגיד שכשיצאתי כאן מהאוטו, כאן בתוך הכנסת, בתוך המבנה הריח, וזה מקום שכרגע הוא מאושר, אין עליו המלצה, אז אני בהחלט חושבת שהעידן העדכני שאנחנו חיים בו מחייב אותנו לשאול שאלות אסטרטגיות על העתיד של כריית הפוספטים במדינת ישראל באופן כללי, בשים לב לעובדה שלא מדובר במשאב שהוא לשימוש מדינת ישראל. זה מיועד לייצוא. בהחלט הובאו בפניי השיקולים האלה שיש כאן שיקול כלכלי ותעסוקתי של תושבי הנגב, דבר שלא נעלם מעינינו, אבל בזמן שבו כל מדינות העולם מקדמות green deals שזה אומר תוכנית כלכלית ירוקה, תוכנית כלכלית שבה הכלכלה, הסביבה והבריאות הן לא אויבות אחת של השנייה אלא חד הן, לכן אני חושבת שאנחנו לא רק צריכים לשאול את השאלה איך נזיז את כריית הפוספטים מכאן לשם ולמקום אחר ונבחן את החלופות ונזיז אותם ממקום למקום, אלא נשאלת השאלה האם אנחנו צריכים להשיא רווחים נוספים לחברה שהתועלת למשק היא תועלת כלכלית והיא תועלת תעסוקתית, זה תועלת מכובדת, אבל אולי הגיע הזמן שנחשוב על פתרונות תעסוקה בריאים ונקיים לתושבי הנגב ולתושבי מדינת ישראל בכלל?

שחברת כיל יישאר כיל ולא קיל. מה הבדל בין כיל לקיל? קיל זה הרג. אה, קיל. זה למדת בליבה? אנגלית למדת? אני למדתי ליבה. הוא נולד עם זה. אני יודעת. אני שוחחתי גם כבר עם שרת האנרגיה בנושא הזה. אני חושבת שבעניין הזה הנתיב הזה של התוכנית הספציפית, התמ"א הזאת, אני חושבת שהשגנו את המקסימום האפשרי כממשלה ברגע שאנחנו הגענו למתווה הזה של שיקולי בריאות וסביבה בדרך תסקיר השפעה על הסביבה. אני חושבת שזה הישג מצוין ואני חושבת שגם ככל שהתמ"א תתקדם, אם תתקדם, כל אתר שייבחר, כל חלופה שתיבחר תיבחן לאור השילוב הזה של שיקולי בריאות ושיקולי סביבה. אני חושבת שגם הדיון שלנו וגם הדיון שלנו פה בכנסת, מכיוון שאנחנו עוסקים לא רק במקרה ספציפי ובבחינת חלופות, זה דברים שנעשים במוסדות התכנון ודרך תסקירים וכו', אלא בשבטנו גם כממשלה וגם ככנסת, כמתווה המדיניות של מדינת ישראל, הגיע הזמן שנשים על השולחן את השאלות האלה, את השאלות האמיתיות של מה היא המשמעות של כריית, ניצול והפקת פוספטים, מה המחירים שלהם לחברה הישראלית, לתושבי הנגב, לנגב כולו, לכלכלה הישראלית, לסביבה הישראלית, ומהמקום הזה נקיים דיון מחודש, ולזה חברות וחברים יש לנו זמן. כלי העבודה בשדה בריר לא עולים מחר על הקרקע, ואגב לא באף אחד מהמקומות האחרים בתמ"א הזאת. זה הרבה שנים. יש כאן מדיניות שהיא מדיניות טרום עוצמתו של משבר האקלים, בוודאי טרום משבר הקורונה ולכן אני חושבת שזה המקום שממנו אנחנו צריכים לנהל את המשך הדיון הזה גם כאן בכנסת, גם בממשלה ומשם המדיניות צריכה להיתרגם למוסדות התכנון ולא הפוך. תודה, שרת הגנת הסביבה, מילים מאוד חשובות. ד"ר שרית עוקד, בבקשה, הגעת מערד ואת פעילה נגד המכרה הזה. אפשר באמת לציין את הנחישות של ד"ר עוקד במשך השנים למען בריאות תושבי הנגב. כן, בקשה ד"ר שרית. תודה. דבר ראשון אני רוצה להודות פה לכבוד היושב-ראש, לחבר הכנסת אלחרומי שהרים את הכפפה וערך את הדיון, לשרה זנדברג, לרב ליצמן שמלווה אותנו כבר שנים רבות. יש כאן עוד חברי כנסת שמלווים אותנו עוד כשהם היו אזרחים כמו אלון טל, ותודה באמת לכל מי שהגיע. אני רוצה לחדד מספר דברים ואני לא אגזול יותר מדי מזמנכם. המתווה גם שהשרה דיברה עליו וגם שקודמיי דיברו עליו, הוא מסתכל קדימה, הוא צופה פני עתיד, אבל אני מסתכלת אחורה ואני מסתכלת על איך החליטו על החלופה היחידה לכריית פוספט בעתיד במדינת ישראל, שזה שדה בריר ושדה זוהר בלב אוכלוסייה אזרחית. איך החליטו על זה? החליטו על זה בלי לשקול לחלוטין את השיקולים הבריאותיים. למעשה הרעה הזו התחילה ב-2014 כאשר היה דיון שבו נשאלה הנציגה של המשרד להגנת הסביבה האם המכרה הזה עומד בערכי חוק אוויר נקי, והיא אמרה שכן, מה שזה לא נכון. זה לא עומד לא בערכי הסביבה ובטח ובטח שלא בערכי היעד. ב-2015, שנה אחרי כשבאו לאשר את אותה תוכנית, אמרו, ברור שזה עומד בערכי חוק אוויר נקי. אמרו על זה שנה קודם. לקחו את זה כאקסיומה. אף אחד לא בחן באמת שזה פשוט לא עומד בערכי חוק אוויר נקי. כשהכניסו את זה לתוך התמ"א, הכניסו את זה בלי שום חלופה. החלופות כבר נבחרו. יש חלופה אחת, וכבוד השרה, עם כל הכבוד, החלופה הזו זו החלופה היחידה. היום כשאת מדברת על זה שיבחנו חלופות, יבחנו את זה שדה בריר מול חלופת האפס ומן הסתם יש כאן לובי מאוד חזק לאנשי כיל וחלופת האפס, אני מאוד חוששת שלא תיבחר, לכן יש לנו כאן אופציה אחת בלבד לכריית פוספט במדינת ישראל וזה שדה בריר לפי התמ"א. אנחנו חושבים שיש עוד אופציות ואנחנו חושבים שבכלל לא צריך לכרות פוספט, אבל לפי מה שכתוב בתמ"א נכון להיום אין חלופות, כבר בחרו את החלופות. החלופה נבחרה וזה שדה בריר ושדה זוהר, זאת אומרת שכרגע לפי מה שמופיע בכל המסמכים זה המצב. אנחנו מדברים על מצב נתון כמו שאושר בתמ"א כאשר לא דנו בענייני הבריאות. עשו שם חוכא ואיטלולא. השוו את הזיהום מאבק של פוספט, שיש בו אורניום לתאונות דרכים עם משאיות בלב עיר, משהו מגוחך לחלוטין אבל זה עבר בלי אף שאלה, בלי שום דבר. זה מה שאושר בתמ"א ולא היה דיון על זה שהולכים לפנות למעלה מ-10,000 אנשים שגרים בקרקע. הם לא יוכלו לחיות שם. כששאלו איך זה עובד, הייתה אחת מהנציגות בוועדה ששאלה, איך זה יקרה ביחד? אמרו לה, זה win-win situation. ככה מתייחסים לתושבי הנגב, לאזרחי הנגב, אזרחי מדינת ישראל שהחיים שלנו לא שווים כלום. יש מי שגר שם, גם זה לא שווה כלום.

מה שאני מבקשת מכם חברי הוועדה הנכבדים, לעשות שוב חשיבה ולהורות להוציא את האתרים האלה מהתמ"א, פשוט מאוד, ששדה זוהר ושדה בריר לא יהיו בתוך התמ"א הזו, ולא להסתכל קדימה ולעשות בדיקה בעוד עשר או 20 שנה או בשבוע הבא על מה המצב הבריאותי. זה לא יעזור לנו. אנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים, בואו תוציאו את האתרים האלה מתוכנית המתאר.

תודה ד"ר שרית, מילים מאוד חשובות. גיא, בקשה. אני ממונה על מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה. לגבי העמדות שהושמעו כאן עד עכשיו, אז אנחנו בהחלט מחכים לתסקיר שאנחנו כמשרד האנרגיה נזמין אותו, נבצע אותו בהתאם למתווה שהוצג קודם על ידי משרד הבריאות והדברים יובאו למוסדות התכנון ומוסדות התכנון יחליטו איך להתקדם, ויפעילו את כל מערך השיקולים. השיקול הבריאותי הוא בוודאי אחד השיקולים החשובים ונמתין לתוצאות שלהם. מי הזמין את הסקר ויבצע אותו? אנחנו כמדינה. זה סוכם בזמנו בין השרים, בין השר ליצמן לשר אבי גבאי. מה התפקיד של משרד הבריאות כאן? הוא משקיף מהצד או מה? מי אמור לבצע את התסקיר? הוא אמר שזה אחד הגורמים. זה לא הגורם המכריע, הבריאות. אני רוצה שנייה לדייק את גיא. אני רוצה שיהיה מדויק. נועם, אמרת שמשרד הבריאות עושה את זה והשרה התייחסה לזה שזה משרד הבריאות ולא משרד האנרגיה עושה את הסקר. נכון, זה מדויק. אנחנו עושים את זה. משרד האנרגיה לא מעורב.

משרד האנרגיה הוא המזמין כיוון שהוא מגיש התוכנית. הוא מגיש את התוכנית. חוות הדעת המקצועית היא שלנו ובלעדית שלנו, שוב אני אומר, ואין שום גורם שמתערב בעבודה למעט משרד הבריאות. כן גיא, תמשיך. אנחנו מזמינים את הסקר הסביבתי כפי שנעם אמר. משרד הבריאות יחווה ויכתוב את החלק שלו וכל האחריות המקצועית שלו, ואז אנחנו כולנו נמתין להחלטת מוסדות התכנון. כך מקובל. אנחנו נעשה בהתאם למתווה שהיה בבג"ץ. יש מתווה בבג"ץ, אנחנו מקבלים אותו, זו ההחלטה ויפעילו את כל מערך השיקולים. כבוד היושב-ראש, אפשר לשאול שאלה? בתור מי שבאמת היה מנהל מחוז הדרום הרבה שנים ועשית עבודה מצוינת שם ואחר כך מנכ"ל המשרד, האם אתה מרגיש שיש לך היום נתונים מדויקים, מעודכנים בקשר להיקף הפליטות הקיים היום בכרייה, והמודל, האם הוא באמת מעודכן מבחינת אבק שוקע? אבק שוקע, לא בטוח שזה הכלי הנכון למדוד. בישיבה שהייתה לפני כחצי שנה או שנה אמר פרופסור גרוטו על משרד הבריאות, פרפרזה על מה שהוא אמר, אני צריך לחדש את המודלים. זה מה שהוא אמר אז, צריך לחדש את המודלים, לבדוק אותם עוד פעם, להריץ את הכול. המדינה מזמינה את זה, לא היזם.

אחד המקרים הבודדים שזה נעשה ואנחנו נעשה ככה. נריץ את כל המודלים. חבר הכנסת בני בגין הזכיר קודם האם יש נתונים. אנחנו אוספים עוד פעם נתונים יותר חדשים. עושים את הכול כמו שצריך מהתחלה. היו נתונים, אגב. היו נתונים על רוחות. עושים את זה עוד פעם מהתחלה כמו שצריך להיות. ייקח לזה זמן. נאסוף את כל הנתונים, תתקבל החלטה.

אוקיי, תודה. נדב דוידוביץ',

קודם כל אני רוצה להודות מאוד על כינוס הוועדה. זה מאוד חשוב. אני רוצה להתחיל מהדברים שאמר חבר הכנסת, פרופ' אלון טל. נקודת המוצא שלי היא נקודת מוצא קודם כל של צדק סביבתי ובריאותי ואני מזמין את כל אחד ואחד כאן, ורוצה להודות לראש העיר ניסן בן חמו שעשינו מספר סיורים שם למועצות של הכפרים הלא מוכרים. אני חושב שהיה צריך לעשות פשוט את הישיבה באזור עצמו. זה פשוט בלתי סביר בעליל ואני גם אגיד פה למען הגילוי הנאות, אני חתום על חוות דעת יחד עם ד"ר מאיה נגב שגם נמצאת פה איתנו ומקשיבה, על חוות דעת, בקשה לבג"ץ. זה פשוט לא סביר לבוא ולחשוב בכלל לעשות מכרה במקום שחיים בו אלפים של בני אדם במכרה עצמו וכאילו להתעלם מזה. אני חושב שהחטא הקדמון הוא האופן שבו במדינת ישראל אנחנו עושים תכנונים כאשר הנושא הבריאותי הוא נכנס אם בכלל בשלב מאוד מתקדם, שאז מאוד קשה להשפיע על התהליך. מה שאמרה כאן שרית הוא מאוד נכון. אנחנו ראינו את זה גם עם רמת חובב שהיום היא מכונה נאות חובב, והנושא של עיר הבה"דים, אז אני הייתי ראש מדור אפידמיולוגיה בצבא. אנחנו גם אז נכנסנו בשלב מאוד מתקדם לבדוק מה המצב הבריאותי ואז עמדנו בפני מצב או שהמכרה במקרה הזה קורה או שיש חלופת אפס. זה לא מצב שבאמת אפשר להשפיע. אני מסכים מאוד עם חברי נעם הירש שבאמת עושה עבודת קודש במשרד הבריאות. יש פה הישג שסוף סוף בתמ"א/14/ב הנושא הבריאותי נכנס בצורה הרבה יותר ברורה, אבל עדיין תהליך של תסקיר השפעה על הבריאות,

הוא צריך להתבצע בהתחלה כאשר בכלל בוחרים את המקומות ובוחרים בין הרבה מאוד חלופות. התסקיר צריך להיעשות באינטגרציה בין הגורמים השונים, כי הרבה מאוד מהנתונים הסביבתיים הם נתונים בעצם שצריכים לשמש את מי שעושה את התסקיר הבריאותי, ובעיקר אני גם אומר כי אני מכיר היטב את פרופ' סמט. גילוי נאות, אני בזמנו המלצתי לפרופ' איתמר גרוטו. קיבלנו המלצה עליו שהוא מומחה בנושא הזה. פרופ' סמט בעצמו אמר בתסקיר שלו, אני לא יודע כמה מכם קראו, שהתסקיר שהוא עשה הוא מאוד מאוד חלקי. אי אפשר להתייחס רק לנושא של מוות נניח מסרטן. יש השפעות אחרות, השפעות הן נפשיות, השפעות בריאותיות שקשורות לזה שפתאום תושבי ערד ימצאו מולם מכרה של פוספטים ומה הדבר הזה יעשה להם גם מבחינה חברתית, קהילתית, איך זה ישפיע על היישוב. התסקיר שסמט עשה הוא מאוד מאוד חלקי וגם הוא הביא את משרד הבריאות בצדק לומר שהם מתנגדים למכרה הזה בשדה בריר. אני אסיים ואומר שני דברים. תסקיר השפעה על הבריאות זה כלי שהוא כלי חברתי, הוא כלי שבא לבדוק גם נושאים של פערים, נושאים של צדק סביבתי שדובר עליהם. לצערי, ואני אומר את זה כראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, אני לא חושב שבאזור המרכז בכלל היו עושים מן תהליך שכזה. אני שמח מאוד על המאבק של התושבים שאכפת להם ושנמצאים בחזית. זה מאוד חשוב לשמוע אותם וטוב מאוד שהוועדה עושה את זה, אבל מעבר לזה אני מאוד אשמח ומאוד חשוב שלעתיד אנחנו נראה איך תסקירי השפעה על הבריאות משתלבים מתחילת הדרך יחד עם התסקירים האחרים באינטגרציה כן בצורה של מומחיות כמו שאמר נעם מקודם, של אנשי משרד הבריאות שיובילו ולא תחת גורם אחר, אבל צריכים לעשות את האינטגרציה ולהכשיר גם את כוח האדם. יש לנו בעיה חמורה במדינת ישראל, אז אני רוצה לומר כיושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור וראש בית הספר לבריאות הציבור בבן גוריון, אני מתנגד למתווה הנוכחי של שדה בריר. אני לא חושב אפילו שצריך להמשיך ולהשקיע כספים כי כל ההשקעה וההתקדמות הזאת, אני מאוד חרד ממנה, כי כשמשקיעים הרבה כסף ודברים אז יגידו,

אין ברירה ואין לנו חלופה אחרת וזו חלופת האפס. אני חושב שזה טעות. לגבי תמ"א/14/ב, אני בוודאי מאוד תומך. אני חושב שמשרד הבריאות עשה עבודת קודש, רק אני חושב שצריך לפרוס את זה כלפי הציבור וכלפי המומחים כדי שיוכלו להעיר את ההערות. אני חושב שזה יגביר את האמון, לא מקום שאני מפקפק בעבודת משרד הבריאות אלא להיפך. תודה רבה. תודה, נדב. משה חדד, מפעל רותם-אמפרט. בקשה, משה. תודה רבה.

במפעל הזה עובדים כבר קרוב ל-60 שנה. המפעל הזה קיים ועובד בנגב. עובדים פה אלפי עובדים בלב ליבו של המכרה. האמת, אני לא רואה שום סיכון בריאותי שקיים פה בקרב העובדים שלנו. הרי אף אחד לא היה בא ומתאבד פה, לעבוד במקום שלפי התסקירים שאתם מתארים, במרחק גדול אנשים מתים. אני חושב שהעניין התעסוקתי יכול לגרום לנזק הרבה יותר גדול מבחינה בריאותית מאשר הנזק שאתם חושבים שעלול להיגרם. תחזור על המשפט, איזה נזק יותר גדול? אני חושב שהפגיעה התעסוקתית שהולכת להיות פה במידה והמפעל הזה ייסגר, לאלפי משפחות פה בנגב וגם מהמגזר הבדואי וגם בערד ודימונה וירוחם. אלפי משפחות פה עלולות להיפגע במקור ההכנסה שלהם כשזה המקור היחידי שיש להם תעסוקה פה בנגב. יש פה חבר'ה צעירים. יש חבר'ה ותיקים שעבדו בלב ליבו של המכרה ולא ניזוקו בריאותית וחיים ובריאים. אני לא מבין למה כל פעם מנסים להכניס קטע בריאותי. אני חושב שלנשום אוויר בתל אביב היום הרבה יותר מסוכן בריאותית מאשר לעבוד פה במפעל שלנו. המפעל שלנו עובד לפי כללי חוק אוויר נקי. המפעל הזה שומר על הבריאות של האנשים ואני בטוח שבמידה ונותנים אישור להתחיל ניסוי או פיילוט בשדה בריר, ואם משרד הבריאות בא ומלווה את התהליך מ-א' עד ת' ועושה בדיקות, אנחנו כולם נגד פגיעה בריאותית אבל אנחנו חושבים שחייבים לתת צ'אנס למפעל הזה להמשיך לחיות. סגירה של מפעל כזה זה נזק. מי שלא נמצא פה, לא יודע. המפעל הזה מחזיק קרוב בין 5,000 ל-10,000 משפחות במעגל ראשון ושני. מה זה שייך ללהרוג אנשים? מה שאני אומר, שאף אחד לא הורג אנשים. זה סיסמה שכל הזמן אתם זורקים אותה באוויר. מה זה אנחנו? זה משרד הבריאות. אז למה הוא לא סוגר את המפעל שלנו אם נהרגים אנשים פה? משה, המפעל שלך, ידוע איפה הוא נמצא, אז בסדר. אמרת את הדעה שלך, מכבדים אותה. אתם מסתכלים רק על פן של משהו שאתם חושבים שיפגע בריאותית. המפעל הזה קיים, עובדים פה אלפי אנשים ואנחנו לא רואים פה איזה סיכון בריאותי לעובדים עצמם. לבוא ולזרוק סיסמאות של פגיעה בריאותית זה לא בדוק. שמשרד הבריאות ילווה את התהליך, שיבואו, שיעשו תסקירים בריאותיים, שילוו את כל התהליך עצמו ובמידה ויראו שבאמת יש פגיעה בריאותית, שיבואו ויעשו, אבל לבוא מראש - - - אדוני היושב-ראש, יש לי הצעה לוועדה. אני שרה רק חודשיים אבל חברת כנסת כבר שמונה שנים. אפשר פעם אחת שישלחו לנו מישהו מההנהלה ולא מוועד העובדים?

אני בא מטעם אנשים שעובדים פה - - - אנחנו והעובדים באותו צד. כולנו באותו צד. למה ההנהלה לא באה לתת תשובות? אני לא מבינה את זה.

אני יושב-ראש ועד העובדים. יש אלף משפחות שהפרנסה שלהם תלויה במקום הזה. יש הנהלה למפעל שלך או רק ועד עובדים? אין לי בעיה שתזמינו את ההנהלה שתבוא. משה, תודה, הבהרת את העמדה שלך. חבר הכנסת רון כץ.

קודם כל אני רוצה להודות לראש עיריית ערד, ניסן בן חמו שלקח על עצמו. זה התחיל ממאבק של תושבים אבל ברגע שנבחר ראש העיר, הוא לקח על עצמו להוביל את המאבק הזה וזה דבר חשוב.

אני התחלתי את זה. כבודך במקומו מונח אבל ראש העיר הוא בפועל זה שחי שם ומוביל. איתך אני יודע, הוא החמיא לך גם. עוד פעם אני אומר, זה לא דבר מובן מאליו כי זה התחיל ממאבק של תושבים שאכפת להם ובסופו של דבר נבחר ראש עירייה שלקח את זה על עצמו למרות המורכבות, כי זה לא פשוט להיות ראש עירייה במקום כזה שהתעסוקה היא נדבך חשוב. את זה היושב-ראש מכיר ומבין וכל מי שהגיע מהשלטון המקומי מבין את הפער הזה. אני כן חושב שיש פה איזשהו פגם ביסוד של רשויות התכנון. לא יכול להיות שיש לנו כזה מקרה קריטי שיש חוות דעת של מומחים בין-לאומיים ויש לנו חוות דעת של משרד הבריאות שליווה השר הקודם ואני מניח שממשיך גם עכשיו, וזה אפילו לא שיקול במוסדות התכנון. פה הבעיה שלנו, פה הכשל, כי במצב נורמלי לא יכול להיות שתהיה סכנה לחיים וזה ימשיך איפשהו, ואני גם מסכים עם האמירה הקודמת שזה לא היה קורה במרכז. ברור שזה לא היה קורה במרכז. אף אחד במרכז לא היה חולם להקים איזשהו מפעל לחומרים מסוכנים או כל דבר אחר בסמוך לבתי מגורים. זה לא יכול לקרות. אנחנו כוועדה צריכים באופן חד משמעי לומר, קודם כל תתייחסו לדוח הזה מבחינתי כדבר החשוב ביותר ומשם תתקדמו. אנחנו לא צריכים לעשות הפוך. אנחנו יודעים שיש בעיה, אנחנו מבינים שיש בעיה. אנחנו לא צריכים להתעלם ולהגיד, בואו תעשו פיילוט כאילו אנחנו לא יודעים שיש בעיה. יש בעיה, היא קיימת, וכשיש בעיה והיא קיימת, או שימצאו פתרון בריאותי אבל אני מבין שאין, או שאנחנו פעם אחת ולתמיד כי זה נושא שמתמשך ומתמשך נגיד חבר'ה,

כל עוד יש סכנה לחיי אדם, כל שיקול אחר הוא לא רלוונטי. זו האמירה שצריכה לצאת מהוועדה הזאת ואני חושב שכולנו פה נהיה פה אחד בנושא הזה.

תודה רון. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

כן, אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי, חברותיי חברי הכנסת, אני מברך אותך קודם כל על הדיון החשוב הזה ועל דיון המעקב. אנחנו ביקרנו במקום בכנסת ה-20 והנושא הזה ידוע מאוד. אני גם מודה לכבוד שר הבריאות הקודם, חבר הכנסת ליצמן שבאמת עמד בצורה הרואית. אני חושב שחוות הדעת של משרד הבריאות היא שמנעה בעצם את העניין הזה של מפעל הפוספטים. כשהיינו שם, אז זה לא רק, גבירתי השרה לאיכות הסביבה, אלא שבאמת משתמשים בזה גם כמנוף וכאיום וכחרב לעקירת 10,000 מאל פורעה ומזערורה ועוד יישובים שהם ליד. בשבילנו זה לא רק נושא של איכות סביבה ונושא של הגנת הסביבה שהם חשובים ביותר, אלא בשבילנו זה נושא של חיים ונושא של אנשים שרוצים לעקור אותם מהמקומות שלהם. בנוסף לכל התחלואות מבחינת סביבה ומבחינת איכות חיים ומבחינת בריאות התושבים, אצלנו אלפי משפחות ביישובים בנגב, זה בשבילם איום על הקיום שלהם. באמת אני מברך גם על האחדות הזאת בין יהודים וערבים, ראשי מועצות ערביות, יהודיות שמאבק משותף. אנחנו חייבים בסוף לעצור את זה עכשיו. זה ששולחים לנו נציג של עובדים שהאמפתיה היא לעובדים, אין ספק. אנחנו לא רוצים לסגור ולא רוצים לגדוע פרנסה של אף אחד אבל כן אנחנו רוצים לשמור על החיים ועל הבריאות של כלל האזרחים, יהודים וערבים, אבל בשביל הערבים קל וחומר שמדובר על הקיום שלהם. אוקיי, תודה.

רצית להגיד משהו לפני שאנחנו הולכים לקראת סיכום?

יש לי ממש מספר הערות קצרות לשרה זנדברג שאני מאוד שמח שהיא כאן בדיון איתנו, כי אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד חשוב. אני חושב שהאמירה שלך השרה לגבי הכנסת השיקול הסביבתי כחלק מהתסקיר של השפעה על הסביבה, היא לא פחות מפורצת דרך. אני חושב שזה נאמר פה על ידי כל חברי הכנסת. גם חבר הכנסת רון כץ דיבר על זה, גם חבר הכנסת אלון טל. אין לי מושג איך עד היום באישור של תשתיות ומפגעים כל כך מזהמים, תשתיות לאומיות, לא נלקח בחשבון הנושא של ההשפעה על הבריאות. רק לתקן חבר הכנסת להב הרצנו, זה לא שלא נלקח. חוק אוויר נקי במהותו, מה זה אומר? זה בריאות, זה חלקיקים. פריצת הדרך כאן זה שלמשרד הבריאות יהיה מעמד סטטוטורי בתוך תסקיר השפעה על הסביבה והוא יצטרך להעביר את השיקולים. זה מחזק ומעגן את - - - ועל זה אני מדבר. אני חושב שזה חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך התכנוני ולא כחלק מדוחות נוספים שאפשר להתעלם מהם או לקחת אותם בחשבון. זה מאוד חשוב. אני שותף להרהורים שלך לגבי הצורך לקבל החלטה אסטרטגית ביחס לכריית הפוספטים, אבל במקביל אני חושב שראוי לבחון כמו שאמרה פה הלוחמת הסביבתית שדיברה כאן, חלופות נוספות. אני מבין שטרום זמנך במשרד, ודאי שזה לא היה מתקבל תוך כדי תקופת כהונתך, נבחנו חלופות נוספות לצד שדה בריר על ידי המשרד להגנת הסביבה ונפסלו, חלופות לכרייה של פוספטים ולכן מה שאני מציע, שלצד הקידום, ואני תומך בו בפה מלא, לקבל החלטה אסטרטגית על עצם כריית הפוספטים בישראל, נבחן חלופות נוספות. ידידי יוראי, אני מזכירה לך שמגיש התוכנית זה משרד האנרגיה. משרד הגנת הסביבה הוא לא מגיש התוכנית הזאת. כריית הפוספטים, אני באמת חושבת, שמענו כאן, התועלת היא תועלת תעסוקתית וכלכלית לכיל,

אין לזה תועלת אנרגטית, אין לזה תועלת, בוודאי שלא סביבתית ובריאותית לאף תושב המדינה, לכן אני אומרת, השאלה הזאת היא שאלה לא שנעביר את המכרה לשם ונעביר אותו לשם ונעביר אותו לשם. למה אנחנו צריכים לכלות את משאבי הטבע של מדינת ישראל בשביל רווחים לכיל? למה שלא נקדם תוכנית לתעסוקה ירוקה לתושבי הנגב, תעסוקה נקייה ובריאותית וסביבתית שתציל את האנשים שעומדים להיות מגורשים מאדמותיהם, שזה בכלל באמת מאבק משותף לכלל תושבי הנגב, ושלא תקדם את התעשייה שהיא בעידן הנוכחי של אקלים ובריאות פשוט צריכה לעבור מהעולם,

רק משפט אחרון, שלא הובנתי חלילה לא נכון. אני מדבר אליך כי את נציגת ממשלת ישראל סביב השולחן הזה. אם היו פה עוד שרים ועוד שרות, הייתי פונה אליהם. אני חושב שלצד ההחלטה העקרונית של הממשלה בדבר עצם הכרייה, חשוב עד שהיא תתקבל, לבחון חלופות נוספות כדי שלא רק על השולחן יהיה רק שדה בריר שכל הזמן חוזר על שולחננו ואת יודעת, את ישבת פה שש שנים. כל הדברים מדברים רק על שדה בריר. חשוב לבחון חלופות אחרות כי זה פשוט אסון שעומד לקרות. תודה יוראי. כן. ממש במשפט. בגלל שאני גם מכיר את שרת האנרגיה וגם מכיר את השרה להגנת הסביבה ואני יודע שהרצון הוא רצון זהה והדדי, לדעתי אנחנו יכולים אפילו להשתמש בוועדה הזו כמנוף פשוט לנסות להביא איזושהי הסכמה בין המשרדים, כי אני מבין שיש חלופות שלא התקבלו במשרד להגנת הסביבה ואני מבין שאנחנו כולנו רוצים ללכת לאותו קו, אז אולי מה שבאמת צריכים לעשות - - - בכל הכבוד, לי לא ידוע שיש חלופה שרצתה להיכנס לתמ"א שמשרד האנרגיה ביקש. שוב, אנחנו מדברים על תמ"א, על תכנון ארצי.

יש הסכמה בין משרד האנרגיה למשרד הגנת הסביבה, למשרד הבריאות על המתווה. זו הסכמה חשובה מאוד כמו שצוין כאן על ידי כולם. אני חושבת שצריכה להיות מכאן והלאה, ואני אומרת שוב, אני שוחחתי על זה עם שרת האנרגיה. אני חושבת שחשוב מאוד שאנחנו כממשלת ישראל באמת נקיים דיון אסטרטגי בעתיד כריית הפוספטים. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. רון, אני אתייחס לזה בסיכום. שמעתי את כולם. החברה כנראה שמעו שיש את הדיון הזה. לילך גבע, היועצת המשפטית של כיל, בקשה, רצינו לשמוע אתכם. שלום לכולם, חשוב לציין, אני הייתי מתחילת הדיון. הקשבתי בקשב רב לכל מה שנאמר פה. גם ביקשתי את רשות הדיבור מראש, אז זה לא שהצטרפתי רק כרגע. נאמרו פה דברים מאוד חשובים. אני רוצה להדגיש פה שתי נקודות. נקודה אחת, אתם בעצמכם, אני חושבת שכל הדוברים פה כמעט הזכירו את השנים הרבות שבהן הגורמים השונים מתעסקים בנושא של שדה בריר. לנו כחברה מאוד חשוב עבורנו, עבור העובדים שלנו שבסופו של דבר תתקבל החלטה ברורה בנוגע לשדה בריר, מה מדיניות הממשלה בנושא הזה, כי השנים הרבות שחלפו בעצם עושות נזק. חוסר הוודאות עושה נזק בעיקר לעובדים. כמו שהזכיר פה משה ואחרים, מדובר פה במפעל שעובד מזה 60 שנה, מעסיק 1,200 עובדים באופן ישיר, מעל 8,000 משפחות באופן עקיף. גם המגזר הבדואי הוזכר פה. אנחנו כ- ICLכולה מספקת עבודה של כמעט 6,000 משפחות. הנושא הזה חשוב לנו, קרוב לליבנו. הבעיה שהמפעל כרגע, המוצר העיקרי שלו מוגבל בזמן, אין לו אורך חיים לעד ולכן האלטרנטיבה היא שדה בריר. מכאן הדחיפות שלנו לקבלת החלטה. לפעמים היעדר קבלת החלטה עושה הרבה יותר נזק מקבלת החלטה שלילית. אני לא אומרת שאנחנו נשמח להחלטה חיובית. אנחנו גם מתנגדים לכל בדיקה, אמרנו את זה קודם, אנחנו אומרים את זה עכשיו. כל בדיקה תבורך, בדיקה סביבתית, בדיקה בריאותית או כל בדיקה אחרת. אנחנו רק מבקשים שהדברים יעשו וייבחנו. הנושא של הבריאות והנושא של הסביבה הם חשובים, הם קרובים לליבנו, בטח הציבור כולו, בוודאי לעובדים שלנו שעובדים במכרות. בעינינו אין פה חשש אבל כאמור אנחנו לא מתנגדים.

אנחנו גם אמרנו את זה כבר תקופה ארוכה, שיעשו כל בדיקה אפשרית על מנת שגם המשרדים וגם התושבים וגם האנשים יהיו רגועים ושיובאו התוצאות בפני הציבור כולו. זהו, זה מה שיש לי לומר בנושא הזה. אוקיי, תודה לילך. חברים, אנחנו שמענו את כולם. שמענו גם את הדברים החשובים של השרה. אני חושב שכולנו מסכימים שהתוכנית הזאת של שדה בריר צריכה להיות מורדת מהשולחן. פשוט ככה במילים האלה. א', צריך לברך את המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות על זה שהמאפיינים הבריאותיים והסביבתיים יהיו מוטמעים בהוראות התוכנית של תמ"א/14/ב. זה מאוד חשוב לגבי תוכניות אחרות כמובן. הוועדה קוראת לממשלה, עד אשר יהיו,

תסקיר בריאותי וסביבתי, כבר עכשיו להתחיל בנושא הזה תוך זמן קצר ולא יובא לדיון בפני הממשלה עד שהתסקיר הזה יהיה מוכן.

עד שתתקבל תגובה מפורטת ומפורשת מהשר הממונה על הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב לגבי מה יקרה עם היישוב אל פורעה. היישוב אל פורעה זה ישוב שיש בו החלטת ממשלה להכיר ביישוב הזה משנת 2006. או ערד.

אנחנו רוצים לשמוע אמירה ברורה לגבי מה קורה עם היישוב הזה. ג', אנחנו רוצים שהחלופות יהיו על השולחן. אנחנו קוראים לממשלה שלא לקבל החלטה במפורש בנושא שדה בריר עד שהחלופות יהיו וייבחנו על ידי הממשלה. גבירתי השרה, זה מסר מאוד חשוב וברור לממשלת ישראל שהכול יהיה על השולחן. רוצים שהשרים, גם כשהם מקבלים החלטה, יקבלו החלטה כשהכול מונח על השולחן. הוועדה תקיים סיור באזור המכרה, באזור אל פורעה, בערד והסביבה שלה ואנחנו נבקר את עיריית ערד ונהיה בשטח בכדי שכל חברי הוועדה יראו מקרוב מה המרחקים,

מה המרחק של נמל התעופה נבטים שאנחנו נלחמים כתושבי הנגב שהנמל האזרחי קום יקום. מתי, סעיד? אנחנו בקרוב נעשה את זה. לאה כבר תתכונן ותעשה את זה בוודאי לפני התקציב. זה הסיכום שלנו. אדוני היושב-ראש, יש לי איזה תוספת קטנה. אני מציע שהוועדה תתכנס לפני החלטה, שהם לא ייקחו שם בוועדה העליונה החלטה. לפני ההחלטה תהיה ישיבת עבודה נוספת. כן, כן. אני שוב חוזר על זה. אנחנו קוראים לגרוע את תוכנית שדה בריר מתמ"א/14/ב ולא לקדם אותה אלא לאחר קבלת התסקיר הבריאותי והסביבתי.

קבלת החלופות שיהיו על השולחן ואנחנו כמובן נעשה דיון המשך לגבי הנושא הזה. חברים, זה נושא קריטי לתושבי הנגב, זה חיים או מוות לתושבי ערד, כסייפה וכל האזור. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה